דיברתי פעם נוספת עם מכון וולקני - - אני רק אגיד מבחינת הפרוצדורה - הפנייה התקציבית הזאת של משרד הפנים אושרה על ידי ועדת ההסכמות. בסופו של דבר גם אני הבאתי אותה, אבל אז טענת בצדק, ואני הצטרפתי אליך, שכל עוד לא יהיה מכון וולקני שהייתה הבטחה שהם יעבירו לכך את הכסף - היה מדובר על 10 מיליון, על יותר מ-10 מיליון - אתה לא תסכים לאשר את הדבר הזה. ברגע שאמרת שאתה לא תסכים לאשר את הדבר הזה, זה לא הובא. זה הובא אחרי תיאום איתך, כשנאמר גם לי וגם לך שהם יתנו את הכסף למכון וולקני. עכשיו הבמה לרשותך. תודה רבה, בוקר טוב. אני שוחחתי עם מכון וולקני. למרות שהיועצת המשפטית שוחחה עם אגף התקציבים ואמרה שהכל בסדר, אמרתי, בסדר, אני אעשה צ'ק-אין מה שנקרא, אבל אז הסתבר שיש מריחה קלה. שלחתי מסרון לראש אגף התקציבים, לשאול: כדאי לך לחזור אלי, כי אני הולך לעשות לך צרות, אני עוד פעם לא אעביר את תקציב יום הבחירות. ובאמת ראש אגף התקציבים חזר אלי והבטיח לי שהוא יעביר את הכסף, את ה-40 מיליון שקל למכון וולקני. זה רשום אצלי. זה בכלל לא חשוב מי יהיה בוועדה הזאת. על כמה כסף הוא דיבר איתך? משרד החקלאות נתן 20 מיליון, הוא היה צריך לתת עוד 20 מיליון, למיטב זכרוני. זה כסף קטן, אנחנו יודעים, אבל יש התחייבות חד משמעית מראש אגף תקציבים לבצע את העברה של ה-40 מיליון שקל. אנחנו נבדוק את זה כשנחזור לעבודה. מה הוא אמר לך? הוא אמר שהוא מתחייב, שהוא אישית מתחייב להעביר את הכסף למכון וולקני. אמרתי לו: שלא יהיו לך אי הבנות, אנחנו לא ניתן למכון וולקני להתמוטט ולהפסיק לפתח בגלל שכאן יש מלחמות כאלו או אחרות. שאול התחייב בפניי שהוא מעביר את הכסף, לכן הסכמתי להעביר את תקציב יום הבחירות, כמובן יחד איתך. אני מקווה שהם יעמדו בדיבור שלהם.

אם שאול מרידור אומר לך באופן חד משמעי "אני מתחייב לך", סביר להניח שהוא יעמוד בזה. פנייה תקציבית מס' 1 משרד הפנים. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב את משרד הפנים בסך של 15,263 אלפי ₪ בהוצאה לצורך היערכות לבחירות הכלליות, בהתאם לסמכויות שניתנו לו בחוק הבחירות לכנסת וחוק המפלגות. ממתי ידעתם במשרד האוצר שיש בחירות? ממתי שנודע לנו על הקדמת הבחירות משרד הפנים הגיש את העלויות להיערכות שלו לבחירות הכלליות בהתאם לעלויות שהיו לו בבחירות המקומיות ואנחנו התחלנו לקדם את הפנייה. כמה זמן זה אצלכם? מאז שנודע לנו. הפנייה בוועדה כבר כמה חודשים. כמה חודשים? למה הייתי צריך אישור של ועדת ההסכמות, זה היה עוד קודם,

לא הייתה עוד פגרה. היית צריך ועדת הסכמות, כי מתי שהוא - - לא הייתה פגרה. צריך לזכור שבהקדמת בחירות ועדת הסכמות נכנסת לתוקף. אנחנו התחלנו לעבוד אחרי שנודע לנו על הקדמת הבחירות. זו פנייה שנעשתה בהתאם למה שהיה בבחירות לרשויות המקומיות? העלויות נקבעו בהתאם לעלויות שהיו בבחירות המקומיות. זה דומה? זה משהו אחר, זה בחירות לכנסת. יש דברים שהם דומים, כמו לשלוח הודעות לבוחר, כל נושא של פנקס הבוחרים. יש כאן דברים שהם אותו דבר בבחירות הכלליות והמקומיות. חיכינו לדעת את העלויות בפועל לפי הבחירות המקומיות, ואז קבענו את זה להיערכות משרד הפנים לבחירות הכלליות. מספר פנייה לוועדה: 1. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין אושר. הפנייה אושרה, תודה רבה. תעבירי את מה שאמרתי. זה משהו שאני לא מכירה. אני רוצה להגיד כמה דברים. אני לא מאמין שבמדינה דמוקרטית, במדינה מתורבתת אנחנו צריכים לעשות את מה שעשינו בחודש האחרון. יש פה פנייה שיש לה השלכות ציבוריות מאוד משמעותיות. זו פנייה של הממשלה, זו לא פנייה שלנו. אני לא הכנתי את הפנייה זאת, אני לא יודע למה היה צריך אותה, אני לא יודע למה לא היה צריך אותה. כדרכה של כנסת אני מחכה שהממשלה תבקש ותאמר שמדובר בפנייה דחופה, בפנייה שקשורה למפעילים של התחבורה, למפעילים היותר קטנים. המשמעות בשבילם היא שהם ירעבו ללחם, זה מה שהסבירו לי. אני חיכיתי וחיכיתי שתבוא פנייה מהממשלה. ברור לך שהאשימו אותנו. כן, בעיקר אותי. היה צפוי שנקבל פנייה ממזכיר הממשלה, כפי שגם היה בפעמים הקודמות, שהוא יאמר ליושב-ראש הכנסת או למזכירת הכנסת שמדובר בפנייה דחופה שאי אפשר לחכות איתה עד אחרי הבחירות. אני המתנתי לראות - קיבלתי הרבה טלפונים, נאמר שאני אשם בזה שזה לא מגיע ואנשים ערב פסח ירעבו ללחם אבל פנייה בוששה לבוא. לא הגיעה פנייה, לא הייתה בקשה מוועדת ההסכמות. אני לא יכול לאשר דבר שוועדת ההסכמות לא מאשרת אותו, זה התקנון. הוועדה לא מוסמכת לדון בדבר שלא מעבירים אליה ואומרים לה שוועדת ההסכמות הסכימה. ועדת ההסכמות מורכבת משני אנשים: נציג הקואליציה ונציג האופוזיציה. ברגע שהם שניהם נותנים אישור, אנחנו פה בוועדה מקבלים נייר ממזכירת הכנסת או מוועדת ההסכמות שהם מאשרים להביא את זה לדיון. אני לא מקבל שום בקשה, אני רק מקבל טלפונים, והטלפונים אומרים לי: אתה אשם בזה שלא מביאים. אז בסדר, זה מי שחושדים בו ואין בו. אני לא צד, הסברתי להם. אני כמוהם. אני לא קיבלתי שום דבר. אין לי שום דבר מה לעשות.

מזאת, זה לא שהממשלה פנתה ולא קיבלה, הממשלה בכלל לא פנתה, כאילו היא משהו וירטואלי, לא קיים. אף אחד לא פנה ואמר: אני מבקש לאשר או לדון בפנייה הזאת, או בחלק מהפנייה הזאת. לא פנו בכלל. אני ממשיך לקבל טלפונים: "תשמע, הם אומרים כולם שאתה אשם". "הם" זה הממשלה. מה זה "אני אשם"? כולנו פה ראינו שהעניין מתחיל להגיע למצבים לא נעימים. אני פניתי - זה לא אני זה שצריך לפנות - וביקשתי אישור של ועדת ההסכמות כדי להביא את זה לדיון. כדי לקבל את האישור הזה הם פנו למזכיר הממשלה: "האם אתם מסכימים לפנייה של גפני?". אני לא מאמין שאני עשיתי את זה, זה דבר לא מקובל. אגב, יש פה עמדה משפטית, שאני לא רוצה להיכנס לפרטיה, על כך שבכלל לא הייתה לי סמכות לפנות. אני חולק על זה, אני חושב שזה לא נכון, אבל יש עמדה משפטית כזאת, צריך לקחת את זה

על פי תקנון הכנסת מי שצריך לפנות על הצעות פרטיות זה אני, מי שצריך לפנות על הצעות ממשלתיות זו הממשלה, לכן לפנייה שלי אין סמכות. בסדר, לא משנה, פניתי, ואז פנו לממשלה שפנתה. כותב צחי ברוורמן, מזכיר הממשלה, ליושב- ראש הכנסת - ביום שישי בצהריים כל הוועדה פה עבדה עד שעה לפני שבת, שזו גם שערורייה "בהתאם לסעיף 112(ב) לתקנון הכנסת, אבקשך להתיר לוועדת הכספים של הכנסת לקיים דיונים בתקופת הפגרה לצורך אישור שינויים בין סעיפים בתקציב לשנת 2019, על פי בקשת שר האוצר המצורפת, למעט תכנית מספר 1 בתחום פיתוח התחבורה (רכבות כבדות) ותכנית מספר 2 בתחום פיתוח התחבורה (הסעת המונים)." הוא מבקש את האישור לכך שנוכל לדון בעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו נוכל לדון בהכל, בכל מה שיש שם, להוציא את מה שמזכיר הממשלה לא מבקש בכלל. הוא לא מבקש את תכנית מספר 1, שזה תחום פיתוח תחבורה (רכבות כבדות), ותכנית מספר 2 - תחום פיתוח תחבורה (הסעת המונים). עכשיו תגידי לי, היועצת המשפטית, אני מבקש שתאמרי לי בפירוט - אני לא הולך לעבור על החוק, אני לא הולך לעבור על התקנות, אני לא הולך לעבור על התקנון, מה שצריך לעשות אני אעשה, מה שאני לא יכול לעשות אני לא אעשה - במה לפי כל התהליך המשונה הזה אנחנו יכולים לדון,

כיוון שגם ועדת הסכמות קיבלה את מה שביקש מזכיר הממשלה, וכיוון שהסמכות של הוועדה זה לדון בכל העברה למעט העברת הסכומים שמתייחסים לאותן תכניות, אתה רשאי לדון בכל העברה, למעט ב-360 אלף לתכנית מספר

בעמוד 5 לפנייה יש פירוט לעניין סעיף

ומופיעות שם שלוש תכניות. התכנית הראשונה היא 360 אלף - רכבות כבדות. התכנית השנייה היא הסעת המונים 950 אלף. בשתי התכניות האלו אתה לא רשאי לדון לא בצד ההוצאה ולא בצד השימושים. בדרך כלל הנוהג שלנו מול אגף תקציבים הוא שאגף התקציבים במקרים כאלה מביא העברה מפוצלת. הבנו מהם הבוקר שהם לא יספיקו להכין העברה מפוצלת. הסמכות שלך לדון ביתר העברה. זאת אומרת, אני לא מוסמך בכלל לדון על העניין הזה.

אם ועדת ההסכמות לא ביקשה וממילא לא הסכימה, אני לא רשאי לדון בעניין הזה, ואז אני דן רק על הדברים האחרים גם בצד ההוצאה וגם בצד השימושים.

ניצולי שואה? משרד הרווחה. יש לך במשרד הרווחה חמש תכניות. בעמוד 2 יש את העניין של ניצולי שואה, כשלניצולי שואה יש שלוש תכניות. למה לא הבאתם מפוצל, היינו גם דנים בניצולי שואה? כי אין צורך. אנחנו לא חושבים שיש צורך. אין כאן בקשה מפוצלת. מה שיש, יש. אנחנו חושבים שניצולי שואה יש צורך. יש צורך בתוך הפנייה.

אמרת שאת לא חושבת שיש צורך. אין כאן בקשה מפוצלת. יש ניצולי שואה ויש את סעיף חינוך בעמוד 3. יש בסעיף חינוך שלוש תכניות. יש את סעיף 30 משרד הקליטה, כשבתוכו יש חמש תכניות. בעמוד 5 יש את סעיף 79 פיתוח תחבורה. ההצבעה היא רק על תכנית 3,

ו-(2). בעמוד 7, שזה משרד הבינוי והשיכון, יש תכנית אחת - תפעול. כמה עד היום היה אבטחת מזרח ירושלים בסך הכל הכללי? לכמה הגענו כבר? העלות השנתית של אבטחת מזרח ירושלים, אני הזכרתי בעבר בוועדה, מגיעה לכמעט 100 מיליון בשנה. יש לנו בערך שמונה מיליון בחודש. אין תכניות להעביר את זה למשרד לביטחון פנים או משהו דומה? אפשר לעשות בזה שתי פלוגות של משמר הגבול. הייתי מפקד העיר עתיקה, אני יודע בדיוק איך זה הולך.

פלוגות של משמר הגבול עושות את כל העבודה הזאת. מה אתה אומר? די, הגיע הזמן אחרי 40 שנה. שמישהו ידפוק על השולחן, הרי זה פוליטי. בגלל שזה חיי יהודים אומרים "לא", אבל מה עם חיי היהודים שהולכים אל הכותל? מיקי, אתה יודע למה. זה התחיל בגלל - - אני יודע בדיוק. זו החלטת מדיניות. אין לי טענות אליכם. אני יודע. זה מאבטחים של חברות אזרחיות פרטיות. אני מכיר את זה היטב, הם יושבים עם אותם אמצעים, עם אותן מצלמות. זה פוליטי, תפסיקו. כמו שנאמר פה, הפנייה היא להעברת סכום של שני מיליארד 139

כאשר המקור לפנייה הזאת flat עודפים בגובה של 11.3% מסך העודפים המחויבים שנוצרו בשנת הכספים 2018, וכן תקציבי הקרן לשמירה על הניקיון בהתאם להחלטת ממשלה 3384 מה-11 בינואר 2018 בהיקף של 700 מיליון שקל. כמו שהציגה היועצת המשפטית, הפנייה הזאת, כמו גם פניות רבות אחרות, הועברה לדיון בוועדת הכספים במהלך החודשים פברואר ומרץ 2019. בפנייה הספציפית הזאת, נוכח הדחיפות שהוקרא גם על ידי היועץ המשפטי לממשלה, מתבקש דיון דחוף. יש כמה נושאים פה שנאמר. יש גם את משרד הרווחה - - הובהר כבר. העברה הושלמה רק ביום חמישי. דברי ההסבר הושלמו רק ביום חמישי. אני לא יודעת אם יש לכם כאן את ההשלמות, אבל העברה הושלמה רק ביום חמישי. רק לחדד, אדוני היושב-ראש, מבחינתנו, מבחינת מזכירות הממשלה, מבחינת היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו מבקשים, כמו שאמרה היועצת המשפטית, דיון בכל הפנייה, למעט - - אני לא רשאי לדון בכל הפנייה. למעט בשתי תכניות שהן תקציבי הפיתוח של משרד התחבורה שאותם היועץ המשפטי לממשלה לא השתכנע שיש דחיפות להעביר בעת הזאת. מתי התכנית שאתם מביאים עכשיו אושרה בממשלה? יש כאן הרבה מאוד החלטות ממשלה שבאות במסגרת הפנייה הזאת, חלקן הגדול אושר במרץ 2018 בד בבד עם אישור תקציב 2019 בכנסת. מתי אושר מה שיש היום? נדמה לי שחלק אושר באוגוסט. אני רוצה לעזור לכם. לא חדש שאני רוצה לעזור לכם. מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? שאני אאשר הכל בניגוד להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, בניגוד להחלטת ועדת הכנסת, בניגוד למה שאמר לי יושב-ראש הכנסת, בניגוד למה שאומרת לי היועצת המשפטית של הוועדה? אני לא חושבת שהעמדה שלנו שונה מהעמדה של היועצת המשפטית. מה שאת לא חושבת לא רלוונטי מבחינתי. אני לא הולך לקבל כותרות בעיתונים יום לפני הבחירות על כך שאני עובר על התקנון של הכנסת. היושב-ראש, למה - -?

את מה שאושר אני יכול לאשר, את מה שלא אושר אני לא יכול לאשר.

שמונחת עברה את כל האישורים הנדרשים. איליה, אני יכול לאשר את מה שאישרו לי. מה שאישרו לי זה לאשר את הכל חוץ משני אלה - בצד הוצאה ובצד ההכנסה.

הכוונה שעל זה אין אישור להוצאה כי גם אין אישור להכנסה. את שתי התכניות האלו, שאחת מהן היא 360, השנייה היא 950, תצטרכו להביא גם את הקיצוץ שמתייחס אליהן וגם את השימושים שלהן בכנסת הבאה. זה בעצם מה שהוא אומר. זה לא מה שאומר המכתב של מזכיר הממשלה. יכול להיות, אבל זה מה שהוא אומר שהוא מוכן לעשות. ככל שהמכתב מדבר על זה שהוועדה לא יכולה להקצות את הכספים האלה לשימושים האלה, אין שום סיבה שהוועדה תאשר את ההוצאה של השימושים האלה. כיוון שהיועץ המשפטי לממשלה סבור, וכך גם ועדת הסכמות והיועץ המשפטי לכנסת סבורים שאין דחיפות לדון בשימושים האלה בעת הזאת, אז הדיון בשימושים האלה צריך להיעשות בכנסת הבאה. כדי לדון בשימושים האלה ולא להעביר להם את הכסף מעכשיו, יש צורך שהוועדה לא תאשר גם את ההוצאה לשימושים האלה. את זה היא תעשה כשתביאו את העברה החדשה ביחס לשימושים האלה בכנסת הבאה. רק לחדד, אנחנו נביא לכנסת הבאה גם את השימוש וגם פנייה של מקור, אבל אנחנו לא יכולים להפריד ב-flat עודפים, לבוא ולהגיד שה-flat עודפים חל רק על חינוך, לא חל על רווחה. מה תעשו עם 100 מיליארד 200 שעכשיו לכאורה הוועדה תאשר לכם? נשים אותו כרגע בתקנת מעבר, ואז נביא לאישור הוועדה בכנסת הבאה מתקנת המעבר לשימושים. תקציב 2019 היה זה מכבר. ההוראה הייתה ממאי. יש בתכנית מספר שלוש את הסעיף של תמיכה ייעודית. מחריגים פה את בחורי הישיבות מהסטודנטים כך שהם לא זוכים להנחה הזאת. השאלה מה עושים. בחורי ישיבות שהם מעל גיל 18 ועדיין לומדים, הנטל נופל על ההורים שלהם. האם יש לכם תשובה לדבר הזה? ההנחות הייעודיות זה משהו היסטורי שעבר.

הנחה לקבוצות ייעודיות שמשתמשות בתחבורה הציבורית. כל הקבוצות מקבלות את ההנחה הזאת, היחידים שלא מקבלים, והעלה את זה גם חבר הכנסת יעקב אשר,

אני דיברתי על העניין לפני הרבה זמן - - אני לא יודע אם אני מאשים אתכם בעניין הזה, אבל

לכם יש אינטרס שהם ייסעו. בחורי הישיבות נכללים בחלקם בקבוצות הזכאות. אם הם בנוער, הם נכללים. עד גיל 18. עניין של נכות כן כלול. דיברנו בעיקר על סטודנטים. מה שנקבע בעבר כולל את כל הסטודנטים ואת המוסדות בחוק זכויות סטודנטים 2007. זה אומר שיכול להיות שסטודנטים שהם תיירים לא מקבלים. מדובר במסגרות שהמל"ג קובע אותם, ועוד מספר מסגרות אחרות, כמו סמינרים של בית יעקב וכו'. נתנו הנחות בעבר לתלמידי של"ת למיניהם. בכל מה שבוצע בשנת 2016 היה איזה שינוי שאותו הכנסנו לצו פיקוח.

היה לזה מקור תקציבי, זה שולם בצורה אחרת, עכשיו זה מעוגן ומסודר. הפועל היוצא הוא שהיום כל חיילי השל"ת למיניהם מקבלים את ההנחה. זה לא אומר שכל חיילי ישיבות ההסדר מקבלים. הם מקבלים רק ברגע שהם נכנסים לשל"ת, ברגע שהם נכנסים תחת המעטה של הצבא. מה שאתה אומר לי זה שזה גם לא יהיה בעתיד. זה לא מה שאני אומר. אנחנו כל פעם באים ולא מקבלים תשובות ברורות. יש את אלה מעל גיל 18 שאמרת לי למה לא. את זה אנחנו יודעים. זה לא ייפתר עכשיו, כי זאת הצעת חוק. זו לא הצעת חוק. ההנחות הן במסגרת חוק.

אם הוא רוצה לעשות תיקון לחוק, שיביא תיקון לחוק שאומר, וזו סתם דוגמה - מ-21 עד 24, אותן שלוש שנים שסטודנטים לומדים באוניברסיטה. מיקי, אני טיפלתי בזה באופן אינטנסיבי לפני הרבה זמן.

צורך בהצעת חוק, זה נוהל של משרד התחבורה.

גם גיבוי תקציבי - - זה לא נוהל, זה צו פיקוח. זה חוק. זה בוודאות לא נוהל של משרד התחבורה. בהתאם לחוק. תראה את סעיף 2. זה בהתאם לחוק. אתה צריך לעשות שינוי חקיקה. זה שינוי של צו. זה לא ייפתר פה. אתה צריך לבוא ולהגיד: אני רוצה לעשות שינוי, לתת להם מ-21 עד 24 כמו לסטודנטים. אני מבקש שבצו הפיקוח השרים, גם שר האוצר וגם שר התחבורה, יכלילו את תלמידי הישיבות, כאלה שהם מעל גיל 18, מכיוון שיש פה אפליה כלפיהם כשהסטודנטים נמצאים והם לא. צריך להכליל את העניין של תלמידי הישיבות בצו פיקוח. אני מבין שזה כבר לא יוכל להיעשות בקדנציה - - תצטרך לתחם את זה בזמן, זה לא forever. אריה,

נבחן את זה בתקופה הקרובה. אני מציע לך מגיל 21 עד 24, ואז זה יהיה אקוויוולנטי לאותם סטודנטים. אתה לא יכול לעשות את זה מגיל 21, זה צריך להיות מגיל 18. למה? כי גם בגיל 18 אין להם הנחה. לאלה בני 21 אני לא צריך. זה לא קשור לסטודנטים. חודשיים, אריה. בלי נדר. זה אוצר, עלויות, עניינים, מספרים, סטטיסטיקה. מה, זה רק תלוי בו? חודשיים. אנחנו מתגלגלים עם זה הרבה שנים,

אתם מעוניינים שאנשים ייסעו בתחבורה ציבורית, כולנו מעוניינים בזה, לכן יש הנחות לסטודנטים, הנחות לכל הקבוצות שעליהן אנחנו מדברים,

גם בנות חרדיות נמצאות בהסדר הזה. הן מקבלות. הבנות מקבלות. זה מה שאני אומר. החלק הזה, שאני לא רוצה למנות למה זה קרה, הוא חלק גם באשמתנו, אני לא מאשים רק את משרד התחבורה. אני אפילו לא מאשים את משרד האוצר שבשלב מסוים גם הסכים. אני מבקש לתחום את זה מיקי צודק בעניין הזה - בחודשיים. אחרי חודשיים תבואו ותגידו: אין אפשרות להסדיר את זה בגלל א',

או יש אפשרות להסדיר את זה ושמנו את זה בצו פיקוח. זה אינטרס של כולם - המדינה, משרד התחבורה, שלנו. אנחנו יודעים שמפעילים תחבורה ציבורית בשבת מאילת לשדה התעופה החדש. יש לכם תשובה אם זו עבירה על החוק, ומה אתם עושים בנידון?

תשובה לעניין?

אני לא מכיר את התחום. העיר אילת הייתה בסטטוס קוו מאז ומעולם. ינון, אני מצטרף למחאה שלך. זה מה שאני רוצה, שגם הוועדה תצטרף. יש לנו את החובה גם לעשות יותר מזה. אני מציע שאנחנו נכניס את זה להסכם הקואליציוני. חד וחלק, זה חייב להיות שם. אין לי אפשרות לאשר אלא רק את מה שאישרו לנו. אני מתכוון לאשר את זה, להוציא את אותם שני

שלא אושרו. איליה, תצטרכו להביא את זה לוועדה הזמנית או לוועדה הבאה. לי אין בעיה, יכולתי לאשר את זה אם היו מאשרים לי. אני פשוט לא מבין איך הממשלה הזאת מתפקדת - פה יש את היועץ המשפטי - - גם אני לא מבין. אני רוצה לאשר הכל. הפנמתי את זה שאני צריך לאשר הכל. היושב-ראש, בשביל שזה יהיה תואם את בקשת היועץ ואת מה שהיועצת המשפטית של הוועדה אישרה לתת, אנחנו נביא לוועדה הבאה - הזמנית או הקבועה - את הפנייה של הפיקוח בנפרד. אנחנו רק מבקשים עכשיו להעביר את הכסף שלא מאושר. אין דבר כזה בעולם. אם אתה מאשר זה מאושר. אנחנו לא מבקשים לאשר. מה תביא? אתה עושה טובה ותביא? אנחנו נבקש להביא לוועדה הבאה. את מה תביא לוועדה הבאה? את מה שאישרנו עכשיו?

מה אתה רוצה שנעשה היום? לאשר הכל, למעט פיתוח תחבורה. זאת אומרת, את ה-880 אלף הוא מאשר. הוא מאשר את כל העברה, למעט 360 אלף ו-950 אלף.

בסדר, זה מה שהיועץ המשפטי לממשלה אמר.

מי זה המפעילים שבשבילם אני עובד כמו חמור?

אם לא הייתם הייתי מצביע נגד רק בגלל הנושא שהעלינו פה. מגיע לכם, כי אנחנו חושבים שעומדות מאחוריכם הרבה משפחות שאתם צריכים לפרנס, שאתם צריכים להביא אוכל לחג. מגיע לכם, אתם עובדים ולוקחים את הילדים שלנו. תודה רבה, ינון.

זו האמת, הוא הגדיר את זה מדויק. בחיים לא היה מגיע לדיון דבר כזה. בשביל מה היה צריך להביא את הדבר הזה, הרי הממשלה אישרה את זה כבר במרץ, באפריל? היה אפשר לעשות את זה רגיל, להביא את זה לדיון עם כל מה נלווה לעניין הזה. ינון צודק, אכפת לנו מהמשפחות שלכם, אכפת לנו מהמפעילים. מספר פנייה לוועדה: 9001, 12 עד 17, להוציא - - תכנית מספר 1 בתחבורה: 360 אלף לרכבות כבדות, ותכנית מספר 2 לתחבורה: 950 אלף להסעת המונים. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

אושרו החלקים שעליהם דיברנו ואותם אישר היועץ המשפטי לממשלה. אני מאוד מודה לכם. אנחנו רוצים להודות לכם בשם 8,000 נהגים שעובדים אצלנו ויקבלו את מה שהם היו צריכים לקבל כבר לפני שנה. הם יקבלו את זה עכשיו רסמי. אני מודה לוועדה שבזמן בחירות

זאת למרות הקשיים בדרך. זה בשם המפעילים ובשם הנהגים.

רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:50.